משאיות ועם ייעול הליכי הובלת מטענים מן הנמלים ואליהם, וזה בהמשך לשתי ישיבות שהיו בנושא של הנמלים. ישבנו גם עם משרד התחבורה,

בלי הגורמים הקשורים לא רק לגביכם, אלא באופן כללי לגבי בעיות רבות אחרות שעלו בדיונים של ועדת הכלכלה. באמת יש בעיות עם משרד התחבורה, שלא מוכן לעשות אפילו לא תיקון זמני בגלל נושא של בטיחות בדרכים וסיכונים לתאונות דרכים, שהן בדרך כלל קטלניות כשמדובר במשאיות. מצד שני, נהגי המשאיות הביאו לי סיכום עם ניסוחים מדויקים עוד מ-2006 עם משרד התחבורה, סיכום שלא הושג. בנוסף לזה, המדינה לא מקדמת את המקומות שהם יכולים לנוח בנסיעות ארוכות, אין מספיק חניונים כאלה, אז אני לא יודע מה אתם רוצים. בגדול, בגלל יוקר המחיה אחת הבעיות מתקשרת להנעת סחורות ומטענים מהנמל קדימה. יש בעיה לעשות את זה בגלל שמצד אחד אין מספיק נהגים, ומצד שני אין אזורי קליטה. אם רוצים לעבוד בלילה, המפעלים ששולחים להם את הסחורות לא קולטים את הסחורות, כי הם סגורים ואין מי שיקלוט את הסחורה. אנחנו פה ב-total lost, מה שנקרא. זה גורם לקנסות ולעליית מחירים, זה מגיע בסופו של דבר לצרכן במסגרת יוקר המחיה. זאת אחת הבעיות שהגענו למסקנה שצריך לטפל בה, אם רוצים לטפל ביוקר המחיה, מכיוון שיוקר המחיה זה לא הוקוס פוקוס. צריך לקחת את כל הבעיות בכל הרבדים ובכל מקום ולטפל בבעיה ספציפית. אם נטפל בכל הבעיות, או ברוב הבעיות, המחירים באופן אוטומטי ירדו. אם לא נטפל בבעיות, בעיה אחת תגרום לעליית מחיר, והבעיה השנייה פחות, והתוצאה שאנחנו תמיד נהיה בלופ של עליית מחירים גבוהה. הגענו למסקנה שהבעיה של המשאיות ונהגי המשאיות היא בעיה קריטית בעניין הזה. כל משרד צריך לפתור את הבעיה, לתת פתרונות. זאת לא חוכמה להגיד לי עכשיו: בגלל תאונות דרכים ובגלל בטיחות אז תמצאו דרך אחרת. אני רוצה להבין, אם נהג משאית בא עכשיו לנמל, ייקח זמן עד שמעמיסים לו את הסחורה למשאית. אני לא יודע כמה זמן זה לוקח, אני מעריך שזה לוקח לפחות שעה, שעתיים, נכון? זה יכול להגיע לארבע שעות. ארבע שעות זה לא נקרא מנוחה? מדבר אלי בר יוסף, מנכ"ל בפועל של נמל אשדוד. לא, עזוב עכשיו נאומים, כמה זמן? זה תלוי בסוג המטען. ממוצע? עשרים דקות עד ארבעים דקות, בממוצע של שישה סגמנטים. אתה שומע שמחייכים אני לא אומר צוחקים,

כשנכנסים לנמל, אבל אנחנו עומדים ארבע שעות בחוץ, אנחנו לא מצליחים להיכנס. אני אחראי על הנמל, לא על העורף. מה זה אתה אחראי על הנמל? אבל אתה לא נותן להם להיכנס. אתה לא אחראי לכניסה לנמל? לא, אני לא אחראי על כבישי הגישה לנמל. אחת הבעיות, למשל מחלף יבנה דרום שיש שם כביש גישה נוסף שסגור כבר כמעט שנתיים, שלוש מאז - - - למה הוא סגור? לא יודע, צריך לקדם את זה. כל מה שקשור לכבישי הגישה לנמלים צריך לשפר בצורה דרמטית, אבל בתוך הנמל, נמל אשדוד משנע 5,000-4,000 משאיות ביממה. זה אחד הנמלים הגדולים בעולם בכמות המשאיות

בגלל שאנחנו מתעסקים בכל סוגי הסגמנטים שקשורים לנמל. לאחרונה עשינו פרויקט אוטומציה, שהורדנו עוד שכבה של בדיקה, ובעצם קיצרנו בעוד 10 דקות עד רבע שעה זמן כניסה ויציאה בנמל, הכול אוטומטי, הנהג מזוהה,

המטען מזוהה, הכול מזוהה באופן אוטומטי, זה paperless לחלוטין, כך שבתוך הנמל האינטרס שלנו זה כמה שיותר מהר להכניס ולהוציא את המשאית. מה ההספק של נהג משאית מכולות, שמוביל מאשדוד לגוש דן? שוב פעם, אני לא עסוק בגוש דן, אני עסוק בתוך הנמל. גוש דן זה כבר לא נמל יש לי מספיק על הראש גם בלי גוש דן.

זו הבעיה. אני מנכ"ל מועצת המובילים, אני כפוף לגבי. זה לא עניין של יחסי ציבור לנמל, 20 דקות או לא 20 דקות. עובדתית, לפי תקנה 168, לפי הנוסח של היום, ניתן לעבוד 12 שעות כולל שעות מנוחה מטמבון לטמבון. זה לא מעניין 20 דקות, 30 דקות, תאסוף טכוגרפים של חברות הובלה בצורה מדגמית, ואתה תראה שבתוך 12 שעות עבודה מטמבון לטמבון הנהג מספיק להיות בין שבע עד מקסימום שמונה שעות ביום על ההגה, כאשר התקנה אומרת 12 שעות ביממה עבודה, מתוכם תשע שעות נהיגה בפועל. עובדתית, בתוך 12 השעות האלה, מעולם לא הצלחנו לנהוג תשע שעות, בגלל המתנות ובגלל כל מיני דברים כאלה. יתרה מזאת, גם השבע שעות שאנחנו נוסעים, מתוכן שלוש שעות אנחנו בפקקים. זה לא אשמת הנמל, אבל זה פוגע ביעילות שלנו. לגבי תקנה 168, אני מגיב לפתיח שלך, כבוד היושב ראש, תקנה 168א זאת תקנה שאומצה בספר החוקים של מדינת ישראל, בתקנות התעבורה. 168א אומרת: 13 שעות, מתוכן 10 שעות נהיגה בפועל, במקום 12 שעות ותשע שעות נהיגה בפועל. ה-13 שעות מיועדות לנהיגה בין לאומית, בגלל טכוגרף דיגיטלי, אני לא אלאה אותך, אבל עובדתית זה כבר מופיע בספר החוקים. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו מבקשים לא להחריג את 168א רק לנהיגה בין לאומית, שהיא כמעט לא רלוונטית לישראל, ולהכליל אותה לנהיגה בארץ. 168א זה אימוץ תקנה אירופית. מה, אנחנו יותר חכמים מהאירופים? האירופים מאפשרים 13 שעות ביממה, 10 שעות נהיגה בפועל, פעם 10 פעם תשע, והאירופים עשו עבודה סביב העניין הזה. מדינת ישראל מכריזה שכל נושא התעבורה הוא אימוץ טוטלי של התקנה האירופית, אז למה פה מתעקשים? ברור שאם לא יהיו משאיות על הכביש, לא יהיו תאונות, ברור. לשחק על השעה הזאת ולהגיד שזה מה שיגרום לתאונות? אני אומר לך, זה ציני, לא רציני ולא מקצועי. באירופה יש את אותה מצוקה של נהגים. הם מקבלים החלטות אמיצות, ולאחרונה הם קיבלו החלטה להוריד את גיל הנהיגה על רכב כבד, על טריילר, מ-21 ל-18. ראיתי גם פרסום של הרלב"ד שצועק לא לאפשר את זה, מכיוון שזה יביא לתאונות. מבחינת הרלב"ד, אם לא יהיו משאיות על הכביש,

אבל יש עוד הרבה דוגמאות כאלה בחיים, שאם לא נבצע אותן, לא יהיו תאונות. כן, תוריד רכבים פרטיים מהכביש, לא יהיו תאונות. הטענה שהתאונות הבעייתיות הן תאונות

בוא תנהל את הישיבה במקומי.

12:48) בזמנו העלו את הנסיעות מאילת, הן מוחרגות בשעות הנסיעה? היתה טעות בדיון הקודם, התקנה חלה על כולם. איפה הבעיה? הוקמה ועדה, עתרנו לבג"ץ ב-99' לתקן את התקנה. עזבו את העייפות, קחו את התקנה היום לאוטובוסים ולמשאיות. אין משפטן אחד או בית משפט אחד שיודע לקרוא את התקנה. מי שכתב אותה או שהוא גאון הדור, או שהוא אהבל לגמרי, כי עברו 60 שנה ובתי משפט, כל אחד עם הנוסח שלו, קורא למשטרה. לא תיקנו את התקנה. נתתי ליושב-ראש את הסיכום, ב-2006 הקמנו צוות עם מומחה שינה, והדוח שקיבל משרד התחבורה היו הסיכום. אנחנו ב-2023, יושבת פה נציגת משרד התחבורה ואנחנו עדיין מדברים על זה? זה פשוט לא יאומן, לא יאומן. איפה הבעיה שלנו, של הנהגים, באופן כללי? יש שמונה נמלים בישראל לא שישה, יש שמונה נמלים. בכל העולם משאית עם מטען נכנסת ויוצאת תוך 20 דקות, אצלנו בממוצע שש שעות. (היו"ר דוד ביטן, 12:49) בכניסה? אבל זה רק בנמל אשדוד. בנמל אשדוד יש בעיה עם הכביש, גם בנמל חיפה יש בעיה כזאת?

היום מדינת ישראל השכילה לבנות תשתית נמלית ל-30 שנה קדימה והכול טוב; הבעיה היא בעורף. התשתית העורפית לנמלים לא עומדת בקצב שהנמלים התעדכנו, אז צריך היום לשים דגש על הרחבת - - - אנחנו צריכים להגיד להודי שיבנה לנו כניסה מסודרת? לא, הוא גם חסר אונים, זה כביש הגישה לנמלים. בזמנו דובר שחלק מתקציב פיתוח הנמלים יבוא לכבישי גישה, אתה זוכר את זה? משרד התחבורה, אולי זה לא התפקיד שלך א. אני שומע שכבישי הגישה הם בעייתיים, מה שיכול לפתור חלק גדול מהבעיה, יש לכם תכנית לדבר הזה?

הנושא הזה של התקנות, הבנתי שאתם לא יכולים להוסיף שעות, אבל גם בתוך מסגרת השעות יש בעיה. בפועל יש תקן אירופי, תקן ישראלי, אז למה אתם לא יכולים לתקן את זה לפי התקן האירופי? אני אתייחס רק לדברים שבתחום טיפולי, ברשותך אדוני היושב-ראש. תקנה 168א גיבשנו טיוטת נוסח יחד - - - הם אומרים ב-2006. לא, עכשיו טרי מהתנור.

אז מה היה ב-2006? ב-2006 זה הסיכום עם ועדת שינה, ועדת מומחים. אני לא יודעת, המסמך לא מוצג לפניי. הנה, הוא מראה לי פה. הנוסח שהיא מדברת עליו מוסכם עליכם? כן, איזה שאלה. אז למה אתם לא מתקנים את זה? תקנו את זה. 168א ישבנו עם כוכבא, ישבנו עם גבי בן הרוש, ישבנו עם מומחים, גיבשנו איזושהי טיוטת נוסח, וכרגע זה בתוך משרד התחבורה, כי אנחנו מחכים לעבודה של הרשות לתחבורה ציבורית, ובסופה יוחלט האם נלך למסלול נפרד לתחבורה ציבורית, או אחוד גם לתחבורה ציבורית וגם לרכב כבד. יש לוחות זמנים? אני לא רוצה להתחייב, אני יודעת שהיועץ צריך לסיים את העבודה שלו בפרק זמן של - - - - של ארבע שנים.

עד שלושה חודשים, ולאחר מכן זה יובא להחלטה. אני מאוד מצטער, אין לנו זמן. כבוד היושב-ראש, ארבע שנים זה יותר מהר מאשר משנת 2006 עד היום. גם אם זה יהיה ארבע שנים, זה יהיה מהר. מה אומר התיקון? איך התיקון הזה מסייע לנו? התיקון אומר שאנחנו נצמדים לתקנה האירופית בשני סייגים: 11 שעות מחוץ למקום עבודה, ויש מגבלה של שעות עבודה דו-שבועיות. אנחנו לא מקבלים את המגבלה האירופית ומאפשרים בישראל יותר מהתקנה האירופית. בנוסף, אם יורשה לי, יש לנו עוד אמצעים שאנחנו מקדמים, ואני חושבת שכדאי לציין אותם. אנחנו מקדמים את פתרון המחסור בנהגים בשני מסלולים: מסלול אחד, צוות תכנית אב למטענים, מה שאנחנו אמרנו לך בישיבה הפנימית שהתקיימה פה צוות תכנית אב למטענים מקדם 24 אזורי מנוחה; אגב, הם מתוקצבים על ידי האוצר, קיבלנו 100 מיליון שקל, והם בישורת האחרונה. ואז מה יקרה?

ישפר משהו בשעות מבחינתכם? קודם כל אמרת לגבי אזורי המנוחה, עכשיו לגבי השעות, אנחנו מקדמים את הנושא של ה"פלטונינג" יחד עם הרשות לחדשנות ומשאיות אוטונומיות. חוץ ממשאיות אוטונומיות, אנחנו מקדמים תכנית למעבר לנהיגה בלילה. התכנית למעבר לנהיגה בלילה תייעל במקום שהנהגים ימתינו בפקקים בשעות הגודש, יהיה להם מסלול ירוק. בשונה מהעבר, אנחנו מתגמלים ועל זה אנחנו עדיין צריכים לדון על זה עם האוצר. גילינו ש-1% מכלל חברות ההובלה אחראיות על 30% מהמשאיות. ברגע שאנחנו מטפלים בהן, אנחנו נפתור משמעותית את הגודש. איך תפתרו את הגודש? אנחנו מתגמלים את כל השרשרת. בפארטו הזה אנחנו נתגמל את כל השרשרת, לא רק את הנהגים, גם את העורף שיקלוט את הסחורה, כי זאת הבעיה. מלבד זאת, גבי וכוכבא יכולים להעיד, היום חלק ניכר מההובלות חוזרות ריקות, זאת אומרת יש נסיעות סרק. אנחנו מפתחים יחד עם אמאזון מערכת לשיתוף הובלות. כמה זמן כל הסיפור?

בינתיים המחירים עולים כל הזמן. אחרי הישיבות שקיימנו, אתם מביאים תכניות, אבל צריך למהר, אין זמן רב להמתין בעניין הזה, בינתיים המחירים עולים. כל שבוע קמים, מעלים 5%, 4%, אני לא יודע איך המדד לא עולה ב-30%, כי משהו לא בסדר עם המדד, או שעבדתם עלינו עם המדד הזה, הוצאתם כל מיני גורמים שמעלים את המדד, הממשלה עשתה את זה, האוצר עשה את זה,

כי המחירים עולים, איך המדד לא עולה לפי העליות?

בסדר, מרוב משולב לא עולה אף פעם. סיימת? את מאגף הרכב, נכון? לא, אני מאגף פיקוח ובקרת רכב לכבישים וארגונים. בתוך התנועה יש שלושה אגפים: רישוי, רכב ואנחנו. מה שביקשתם בפברואר 20' בהתייחסות למערכות זיהוי הולכי רגל למשאיות לא קשור אליך? אין כאן מישהו מאגף רכב? - - - הוקם לפני שנתיים וחצי.

תן לי לדבר אחר כך. אתה מדבר על יוקר המחיה, אנחנו מדברים בעולם של משא כבד, כשהם חיים ב-1960. אין טכוגרף דיגיטלי. מגיעה לארץ משאית, מוציאים את הקידמה, מכניסים מערכת שקיימת מ-1950, אז מה חושבים שיקרה? מדברים על פקקים בכניסה לנמל - - בסדר, מה שצריך לעשות נעשה.

אתה מדבר על עלויות כשאין נהגים, מי ירצה לעבוד כאן? אדוני היושב-ראש, שאלת אותה על לוח זמנים. גבי מדריך את מורי הנהיגה, הוא עשה להם מבחנים ואמר שאנשים לא אמורים לקבל רישיון נהיגה למשאית, אלא עוד מורי נהיגה שנכשלו במבחנים, אז איך אתם מצפים שיהיה כאן איזשהו משהו? דיון אחרי דיון מבטיחים שתהיה כאן התקדמות, תכנית מתאר, תקנה 168. כולה שעות עבודה. עברו 100 שנים, עדיין לא יודעים. בג"ץ אמר: תעשו אזורי ריענון, בג"ץ הורה, אז בג"ץ הורה. הנה, אנחנו מטפלים בזה. אתמול בדיון הביאו 40 מיליון שקל מתוך 44 מקומות שצריך, זה אולי מספיק לשניים. בועז, אנחנו עכשיו לוחצים בעניין הזה בגלל יוקר המחיה, אז הדברים מטופלים.

זו לא ישיבה ראשונה בעניין הזה. נגיע לנושא של הבטיחות, ננצל את ההזדמנות שיושבים כדי לטפל בזה גם.

אתה שואל בכל הדיונים לגבי לוח זמנים, ובצדק. אדוני, עברתי 15 שרי תחבורה. אני יכול לעשות העתק-הדבק לדיונים האלה, לא התקדמנו. זה לא מדויק, יש התקדמות. אני גם מזהה כשעובדים עליי, אבל אני רוצה להבין מה לוח הזמנים לעניין הזה. אם את לא מסוגלת לענות עכשיו קודם כל היועץ שאת מדברת עליו, שצריך להחליט אם זה יחול על התחבורה הזאת או על התחבורה הזאת, לא צריך ארבעה חודשים כדי להחליט, תנו לו בדיוק שבועיים לעשות את זה. אני לא מבין מה הבעיה, כולה החלטת יועץ, למה צריך בשביל זה שלושה חודשים? אני גם מציע שהיועץ יתייעץ אתנו, לא רק עם הפקידים. כבר בחרתם יועץ? זאת הרשות לתחבורה ציבורית, רן שדמי אמון על הנושא. והוא בחר או לא בחר?

אני חושבת שנבחר יועץ לעניין הזה. אז מה אם הוא לא נמצא? סליחה אדוני היושב ראש, אנחנו לא תחבורה ציבורית, למה אנחנו קשורים לעניין הזה? זו הבעיה, זו הבעיה. למה צריך לחכות לזה? תחליטו לבד בנושא הזה והיועץ - - - אבל אנחנו לא תחבורה ציבורית - - - זה נכון, אבל הם רוצים שכבר תהיה החלטה על שני - - - אבל זו הבעיה, זו הבעיה. אתה רוצה לנהל את המדינה?

אז תירגע. ברשותך, אני מעלה פה סוגיה שדנים עליה שנתיים. אל תעלה. עם כל הכבוד לך, תחליף אותה במכרז. אני לא רוצה להחליף אותה. אנחנו רוצים שהדברים האלה יטופלו מהר. תביאי לנו לוח זמנים מסודר בעניין הזה,

תביאי את זה אחר כך. אני אביא אחר כך. אנחנו רוצים שתצמצמו את לוחות הזמנים על מנת שזה יסתיים מהר. אתם רוצים להעביר את זה גם לאוטובוסים? תעשו מה שאתם רוצים, העיקר שאנחנו נסיים את העניין הזה.

כמה זמן ייקח לאזורי התרעננות האלה? זה לא רק תכנון, אלא גם ביצוע, יש כבר תכנון? את אומרת שיש תקציב.

תקציב יש, תכנון סטטוטורי לגבי 20 מתוך 24 אזורים, והיות ולא צריכים סטטוטוריקה זאת אומרת זה בזכות הדרך אנחנו הולכים כבר לביצוע מידי. אני רוצה להיות על הצד הבטוח, ואני רוצה להגיד שעד 2024, בעזרת השם, זה יהיה מוכן. אחרי שיהיו אזורי התרעננות, זה משנה משהו מבחינת השעות שהנהגים יכולים לעבוד? קודם כל זה משפר את הבטיחות בדרכים, ואם אנחנו מיישמים את כל האמצעים שאני פירטתי, זה גם משפר את היעילות של ההובלה. מה לגבי בעיות הכניסה לנמל? זאת בעיה מרכזית. אני מבין שמי שאמון על זה לא פה, נכון? אבל חנ"י פה, אני מניחה שיעדכנו. אני יודע מה זה, אבל חנ"י לא אחראים על פיתוח התחבורה,

מי שאחראי על דרכי גישה זה תחבורה. מי אחראי על זה אצלכם? רשות הספנות. מה זה קשור לרשות הספנות? זה בסך הכול לפתח את כביש הכניסה. אדוני היו"ר, אני רק אגיד כמה דברים לגבי דרכי הגישה. בחנ"י יש קבלן של המדינה עבור חלק מדרכי הגישה בנמלים, דרכי המפרץ בחיפה קיבלנו את הפרויקט הזה מחברת יפה נוף. הפרויקט שם בקושי התקדם; רק כשזה עבר לחנ"י, התקדמנו וקיצרנו לוחות זמנים. הפרויקט צפוי להסתיים בכללותו בתחילת שנת 2025. איזה פרויקט? דרכי גישה לנמל המפרץ בחיפה, לנמל מספנות ישראל, לקישון מערב. למה כל כך הרבה זמן? לפי התכנון המקורי שקיבלנו, זה צריך להיות עוד הרבה יותר זמן. דרך אגב, נכון להיום חלק מהכבישים גם נפתחו.

אבל אם יש בעיה, תעשו את זה מהר. אני עוד פעם רוצה לומר, קיבלנו את הפרויקט הזה מחברת יפה נוף, כשהפרויקט הזה כמעט בכלל לא התקדם. אני לא מחפש עכשיו אשמים, אלא פתרון מעכשיו והלאה. כביש לא בונים מהיום והלאה. מה יש לנו מחר? מחר יש לך דיווח של שר התקשורת. חצי שעה לפני זה, אני מבקש ישיבה עם חנ"י ועם הנציג של משרד התחבורה שאחראי על הדבר הזה. לא יכול להיות שכל דבר לוקח שנים, אין מצב. אפשר להציע הצעה שאפשר להתחיל ממחר בבוקר? תן לי רגע לסיים עם משרדי הממשלה. מה לגבי הרכבת? אפשר עוד משפט בנוגע לדרכי הגישה? שנייה, מה לגבי הרכבת הפנימית שדובר עליה? אמרו שייקח זמן לתכנן, גמרתם את התכנון? אני לא מבין, אנחנו סתם מקיימים פה ישיבות? אתה מדבר על רכבת בתוך הטרמינלים, בתוך הנמלים? כן, כדי להזיז - - - בנמל הדרום עצמו הם כבר הקימו את המבנה של הרכבת , צריך לחבר את הרכבת. הטרמינל מוכן מבחינת התשתית הרכבתית, צריך לחבר את זה למסילה מחוץ לנמל, זה לא באחריות חנ"י, רכבת ישראל מבצעת את הפרויקט הזה, אותו דבר בחיפה. באו לפה הרכבת ואמרו שזה ייקח כמה חודשים, עברו חודשיים,

אתה צודק בהחלט שהנושא של חיבור תשתית רכבתית לנמלים החדשים יכול לסייע בפתרון הבעיה. צריך לקדם את העבודות ברכבת. מה זה לקדם? אני לא מבין את זה. אני רוצה שגם הרכבת תהיה פה מחר. חבר'ה, אני לא מנהל את המדינה, זה התפקיד שלכם לעשות את זה. אנחנו רק ועדת הכלכלה, קצת התבלבלנו בעניין הזה,

אתם יודעים מה? מישהו הציע לי הצעה, שיכול להיות שאני אקבל אותה, שמי שישלם קנסות לספינות זה אתם, הנמלים; לא הם ישלמו לכם קנס, אתם תשלמו להן קנס. אם עד מועד מסוים הסחורה לא בחוץ, אתם תשלמו קנס, שהמדינה תשלם קנסות אולי זה יפתור את הבעיה. אני לא אמרתי שאנחנו הולכים על זה, אמרתי שמישהו הציע לי הצעה, אולי זו הצעה טובה, שבמקום שתגבו 400 מיליון קנסות מספינות, אולי אתם תשמו להן 400 מיליון. אף אחד לא גובה קנסות מספינות, זו אגדה. אז מהיבואנים. חבר הכנסת ביטן, כל הזמן עושים ספינים על חשבון הנמל,

- - - מיליון שקל, ואחר כך זה הולך למדינה וכולם מבסוטים.

אני כבר מתחיל לחשוב, שהמדינה רוצה שהמחירים יעלו, ככה היא גובה יותר מס המחירים עולים, יש הכנסות יותר גבוהות, מקבלים מיסים, הכול יכול להיות. אני רואה פה משהו, זה לא הגיוני מה שקורה. אתם לא רואים שיש בעיה עם הרכבת, ששנים היא לא פעילה שם? אני לא מבין, צריך לנער את משרד התחבורה כדי שיעשה את העניינים האלה? חבר'ה, אמרתי שלטפל ביוקר המחיה זה לא לתת הצהרות, זה אומר שצריך לטפל בבעיה, בעיה, רובד, רובד, בכל מיני תחומים, במקרה התלבשנו עליכם, אבל אנחנו גם מתלבשים על אחרים. אתם צריכים לתת פתרונות מהירים. עם כל הכבוד, יועץ לעניין הזה לא צריך יותר משבוע. מה זה השטויות האלה שהוא צריך ארבעה חודשים? מה, הוא אוסף את הניירות ומגלגל אותם? אם הוא צריך לתת יעוץ, הוא צריך לעשות את זה מהר. אז אתם צריכים מכרז כדי למצוא את היועץ הבנתי, אבל פה כבר יש יועץ, אז תגמרו את זה מהר. תגידו שלוחצים עלינו שזה יהיה מהר, אז הוא יכניס את זה לעבודה שלו באופן מהיר. בסוף אנחנו ניקח את זה. אני לא רוצה שהמדינה תשלם קנסות, אבל יכול להיות שזה רעיון בועז,

כן - - - האנייה לא פרקה בגלל שהיתה בעיה, תשלמו קנס לאנייה. במקום שהיבואן ישלם קנס לאנייה שלא פרקה, אתם תשלמו קנס ליזם ואז אולי תעבדו יותר מהר ואולי תפנו יותר מהר את הסחורה. כשהאוצר יתחיל לשים כסף, לא תהיה בעיה, נכון? פתאום יהיה כסף לרכבת ויהיה כסף לכל דבר, אבל יש גבול לכל דבר, אני לא מבין מה הולך פה. אין לכם הורים? אתם לא הולכים למכולת? אתם לא הולכים לסופר לקנות מוצרים? אני לא מבין, אפשר להשתגע מזה. כאילו אנחנו חיים במדינה אחרת, אנחנו מדברים ככה והכול זורם איך שרוצים. מה רצית? יש לך איזה רעיון שיציל אותנו מהמצב? כן, לא מציל משום מצב, רעיון שפותר חלק אני נציג לשכות המסחר, ובתפקידי אני משנה למנכ"ל בחברת נוימין תעשיות פלדה, אנחנו יבואן גדול של ברזל לבניין לארץ. יש סוג של רכב, שנקרא רכב ארבעה צירים. למשאיות האלה מותר להוביל משקל כמעט כפול ממשאית רגילה. תיכף תראה שכל אלה שמקודם קפצו ינסו לעצור את כל מה שאני אומר כרגע. עם נהג אחד אתה יכול להוביל מטען כפול לעומת מה שאתה מוביל, זאת אומרת רכב רגיל מורשה לקחת 31 טון, הרכב הזה יכול לקחת 57, 58 טון בסבב אחד. זה לא פותר את הבעיה של המכולות, זה לא פותר הרבה בעיות אחרות, זה פותר את הבעיה של המטען הכללי. ברגע שאתה יכול להוביל כפול עם נהג אחד, אפשר להבין מהר מאוד את המשמעות. זה לא שאתה שם כפול משקל על איזה משאיות שולית; המשאיות האלה נגררות על ידי סוסים מיוחדים, יש להן מערכות בלימה מיוחדות למנוע, לגיר, יש להן היגוי אחורי, ובאופן מאוד פרדוקסלי הן מורשות לקחת 58 טון אם המטען, אם הברזל לצורך העניין, בולט מהמשאית. אבל אם הברזל באורך של המשאית, אסור להם לקחת. קודם כל הוא מדבר, להבנתי, על נתמכי ציוד חריג ארבעה סרנים, נכון?

ארבעה סרנים זה רק לציוד חריג, יש לזה משמעויות בטיחותיות. הוא צריך מכונית שמלווה אותה.

הוא לא צריך שום מלווה. לא, זה מיועד רק לציוד חריג. אי אפשר להפוך לאינפלציה של רכבים כאלה על הכביש, יש לזה משמעויות בטיחותיות מרחיקות לכת. הוצאנו את זה לשימוע ציבורי, קיבלנו הערות לציבור. אני עשיתי סטטיסטיקה של מעורבות של הכלים שמובילים אלי בתאונות דרכים, עשיתם סטטיסטיקה כזאת? זה לא אמור להוביל משהו אחר. אבל עובדה שהוא מוביל, יש להם אישור להוביל. לא, אין להם אישור להוביל. הם מובילים סחורה מעל 13.6 מטר. הם מובילים את אותה הסחורה, רק את ה-12 מטר אסור להם. בתנאי הרישיון יש להם הגבלות, זה נתמכים שמיועדים לציוד חריג. מה שמבוקש זה לעשות משהו שהוא בניגוד לחוק. מה שאנחנו רוצים זה לפתור את הבעיה. נכון, זאת לא דרך המלך. אדוני היושב-ראש, הורדנו את המשקל הכולל בגלל התשתיות, אמרו שהרסנו את הכבישים. הורדנו מ-54 טון ל-50 טון. והוא מציע להגדיל את זה ל-100 טון? כן, בואו נהרוס את הכבישים. נו, באמת. הרכבים האלה מסתובבים היום ומובילים את המשקלים האלה. כן, כחריג, לא כנורמה. רק כחריג, לא באופן שוטף. הוא צריך ליווי לפי הרישיון וזה לא ציוד - - - לא צריך ליווי לפי הרישיון. מתי תבוא לאישור התקנה הזאת? היא צריכה לבוא לוועדת הכלכלה? ברגע שיוחלט באיזה פורמט ללכת - - בסדר, אמרנו גג חודש. - - - חודש ואז זה יגיע להחלטת הנהלת המשרד, על כל המשמעויות - - - אבל עם חצי מכמות הנהגים אפשר יהיה להוביל כפול סחורה. אנחנו כבר שמענו את כולם עשר פעמים, לא צריכים עוד פעם להתחיל את הדיון מאפס. אנחנו יודעים מה התמונה, יודעים מה הבעיות, זה לא דיון ראשון, זה דיון שלישי. עשר שנים אני שומע את אותו הדבר. זה לא מדויק, אבל יש התפתחויות שאתה לא ער להן. אנחנו ישבנו איתם בנפרד במסגרת ישיבה, אתה לא היית בישיבה. הם מתחלפים ואז היא אומרת: זה לא אני, זה אגף הרכב. מה שאתה אומר לא נכון. זה מכתב למנכ"ל משרד התחבורה, שהם אומרים מילה במילה אותו דבר זה רשום לי כאן, כאילו הקריאו אותן מילים לפני שלוש שנים. יש התקדמות, כי אנחנו ניהלנו שתי ישיבות וישיבה נפרדת עם כל אנשי המקצוע. אני לא אומר סתם, יש התקדמות.

ובגלל זה ביום ראשון לפני יומיים נהרג רוכב אופניים מפגיעת מערבל בטון. אני לא מדבר עכשיו על תאונות דרכים. אני מדבר רק על השבוע, ביום רביעי האחרון נהרגה אישה בת 25 בתאונת דרכים בין אוטובוס לבין משאית, וב-2022 158 בני אדם נהרגו במעורבות רכב כבד. לפני יומיים נהרגו שלושה חיילים בפיגוע שהיה, כל המדינה מדברת על זה, עושים תחקיר ותראו שיהיו גם מפקדים שישלמו את המחיר. בתאונות דרכים אף אחד לא משלם את המחיר. אני אמרתי בוועדת המשנה שאני עומד בראשה, ואתה עזרת למנות אותי ותמכת בזה, שאנחנו נעשה על זה גם ועדת חקירה, ואנחנו גם נדאג שכמו שבמקומות אחרים ממצים את הדין עם אנשים שמבצעים מחדלים, כך גם בנושא בטיחות בדרכים; וברכב כבד יש מחדלים על גבי מחדלים, ואני אומר את זה לפרוטוקול. לא יכול להיות שיש טכוגרף דיגיטלי שמדברים עליו כל כך הרבה זמן והוא עוד לא קיים; תכנית אב למטענים מדברים עליה, כאן מדברים על כל מיני פקקים, ומשרד התחבורה אומר שזה הנמלים. הכול זה משרד התחבורה.

ואז בא הנמל ואומר: זה לא אני, זה מישהו אחר, אני לא מטפל מחוץ לנמל. ואז היא תגיד: אני מהאגף הזה, ההוא מהאגף השני. זה גם מה שאמרו לי בוועדת המשנה, וככה כל אחד ישן טוב בלילה ואנשים מתים, וימותו גם היום, במעורבות משא כבד. ב-2020 לפי שלוש שנים התחייבו בפני כאן בוועדה: אנחנו מוציאים בקשה להצעות למערכות זיהוי להולכי רגל במשאיות, זיהוי עצמים בשטחים מתים וזיהוי עייפות והסחות דעת. אנחנו מתחייבים שבמחצית השנייה של 2020 זה ייושם ויהיה בכל המשאיות. אנחנו ב-2023 יש כזאת חובה? יש כזה דבר?

מבלבלים את השכל, כולם אומרים: יש לי מכתב לכבוד בועז טופורובסקי, ששלחו אלי לפני כמה שנים, בו נאמר סעיף סעיף אותו דבר, אבל ב-2021 כשבדקו 11,000 משאיות, 11% הורדו מהכביש. הם הורדו מהכביש, כי אי אפשר היה לנסוע בהן. אז אנשים ממשיכים למות, כאן אנשים ממשיכים לבלבל בשכל; ורק כשאנשים יתחילו לעמוד לדין ולהיכנס לכלא על המחדלים האלה שבגללם אנשים מתים, רק אז הדברים יתחילו לזוז. בינתיים ידברו אתך על תכניות ועל יועצים ועל תהליכים ויחליפו ראש אגף ויתחלף מנכ"ל ותתחלף שרה, ואותו חרא יימשך ואנשים ימשיכו למות. אני לא יודע אם למישהו מכם יש מישהו שמת מתאונת דרכים במשפחה. אני רוצה לראות אתכם ישנים בלילה, כשיש איזה כביש שאין בו אור ונוסעת בו משאית והבן שלכם אמור לחזור מאיזשהו בילוי. אני רוצה לראות אתכם. אבל אתם ישנים טוב בלילה, כי מתחלפים האנשים פה בוועדה ואתם מברברים בשכל ומעוורים את כולם. הכול ימשיך בסופו של דבר אותו דבר, אנחנו נשב עוד שנה ואתה תראה שזה יהיה אותו דבר, עד שתהיה ועדת חקירה ועד שאנחנו נוציא כתבי אישום ועד שאנחנו נוציא המלצה להעמדה לדין ועד שאנחנו נגיד: אם בג"ץ נתן הוראה והמדינה לא מיישמת ומברברת בשכל כל הזמן שיהיה תכנון, אנחנו נעשה תהליכים זה גם רשום לי כאן, איך הם הולכים לעבור בכל מיני מוקדים להכין תכנון ואנשים ימשיכו למות. אבל כשמדברים על הביטחון שלנו בצבא, אף אחד לא מחכה 10 שנים, 20 שנה. כשמבקשים תקציב בצבא של 70 מיליארד, אף אחד לא אומר: סבבה, אני אתן לך שבעה מיליארד, אבל זה מה שקורה בבטיחות בדרכים וזה מה שקורה במשא ברכב כבד. מה ההבדל בינינו לבין הפיליפינים בכל מה שקשור למשאיות?

אפילו תקנה של איחוד אירופי לא מסכימים לקבל כאן, כי האיחוד האירופי כל כך מסובך ומורכב. קודם כל אני אתך בעניין הזה, אין בעיה. יחד עם זה, הדיון היום הוא על משהו אחר לגמרי. מה שאתה אומר צריך לעשות, אני לא אומר שלא. יחד עם זה, הדיון הוא על דברים אחרים, ואנחנו מדברים על הדברים האלה ולא על הנושאים שאתה מדבר עכשיו, אבל לא אכפת לי לשאול שאלות - - - לא, בוועדת משנה - - - בסדר גמור,

אבל הם יגידו עוד פעם את אותן שטויות ויבטיחו עוד פעם את אותן הבטחות. רק כשמישהו ייכנס לכלא, אז יתחילו לזוז דברים, ואנחנו גם נדאג לזה. מי שעושה מחדל, אני ארדוף אותו עד יומו האחרון, זה מה שיהיה. כמה שאתה צודק. למה אתה לא מתקן את החוק? תקן את החוק. אם אין לך בדין דבר כזה, אף אחד לא ייכנס לכלא. אנחנו נקיים מחר ישיבה בעניין הזה, תהיו מוכנים. אם אפשר להביא לנו תמונות שיראו לנו את דרכי הגישה איך הן נראות בשני הנמלים האלה. שלחה לי מנהלת הוועדה: למשרד התחבורה חסרים נהגים רבים, אך הוא מתחמק מרפורמה שתסייע בקליטתם. מי כתב את זה? העיתונות יש לכם הסבר בעניין הזה? כתוב שרפורמה בחוק ההסדרים אמורה לטפל באחד החסמים לכניסה מהירה של נהגים לתחבורה הציבורית ואתם מעכבים את זה, למה אתם מעכבים את זה? זה מה שאני שלחתי? לגבי נהגי משאיות? אבל נהגי משאיות זה לא תחבורה ציבורית. החוסר הוא גם וגם. יש בעיה עם ההכשרה? שלחתי לאדוני, שהמכון הרפואי מעכב אותנו שנתיים,

עוד פעם רגולציה משרד התחבורה. תסביר מה מעכב. אם אני רוצה להיות נהג אוטובוס או נהג משאית, אני צריך להמתין בממוצע שנתיים ויותר. יש רק מקום אחד בקפלן, אין תקציב. למה צריך להמתין שנתיים ויותר? זה בסמכות שלכם? לא, זה משרד הבריאות, והוא יגיד לך

שאלתי את זה כבר. האחראי באגף האוצר שלח לי ואמר לי: גבי בבקשה, הוצאתי את זה לעיתונות, בבקשה קבל גם אתה. הזזנו את המכון הרפואי שעיכב, ביקשנו להעביר את זה תחת משרד התחבורה, ומשרד התחבורה לא מוכן. הועבר אליכם? לא עבר למשרד התחבורה. להבנתי, זה בתחום הרישוי, אבל יש כרגע - - - למה צריך להמתין שנתיים וחצי?

לגבי המרב"ד, באמת היה תהליך ארוך.

אבל משרד התחבורה כרגולטור קיצר את התהליך.

כרגע אין בכלל מכון רפואי, יש מכרז חדש למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ובמסגרת המכרז אמר לי מנהל אגף הרישוי שאמון על התהליך, שהוא מקצר את התהליכים, במסגרת המכרז החדש. כמה זמן לקחת להוציא רישיון? עכשיו הקמנו ועדה שגבי היה בה, זה משהו שכבר יש לנו המלצות. אני לא יוצא מזה. יש פה את כל תהליך ההכשרה. לקחנו את כל החסמים בתהליך ההכשרה, ישבנו עם גבי, עם כל נציגי המשק, עם משרד העבודה. אבל גבי אומר שלוקח שנתיים וחצי. אבל גיבשנו את ההמלצות האלה. אדוני היושב-ראש, יש פתרון אחד ואמרת אותו: הוראת שעה.

דלית נשמה, משתדלת, אני מבין אותה, היא רצה ממקום למקום. מה הוראת השעה צריכה לומר? הוראת שעה אנחנו במצב חירום, בשומר החומות התפוצץ לנו בפרצוף המחסור בנהגים. הוראת שעה אומרת לעקוף את המכון הרפואי ולהכניס אלפי אנשים לקורסים לרכב כבד. לא קורה עם זה דבר. גם חייל שמשתחרר מצה"ל, יש לו רישיון להוביל תחמושת - - - אז כמה זמן לוקח? לבטל זאת לא הדרך, יש לזה חשיבות, לקצר הליכים, לשנות את ההתנהלות זאת כן הדרך. זה כן מבוצע במסגרת המכרז החדש. לא הגיוני מה שקורה פה. יש לכם הערכה בכמה זמן זה יתקצר? משמעותית? יוסי מנהל אגף הרישוי לא פה, אבל מה שהוא הנחה אותי להגיד מהנהלת המשרד, שכרגע יש מכרז חדש, כבר מראש התהליכים בתוך המרב"ד גם בתקופת המרב"ד הישן זה קוצר,

שלושה עד ארבעה חודשים. זה כבר קוצר לשלושה עד ארבעה חודשים, וזה מעט יחסית למה שהיה, ובמכרז זה ייועל עוד יותר. לא לא, לפי מה שאתם אומרים, צריך לסיים את התהליך, זה תהליך קבלת הרישיון?

אני לא מבין למה אתה לא עונה לשאלה לגבי התהליך המדובר. צריך - - - לא הבנתי, הוא הולך להיות שופט בעליון? זה בדוק, מהרגע שאדם מחליט להיות נהג משאית ומגיש את הטפסים עד הרגע שהוא עולה לשיעור ראשון על משאית

עד לשיעור. - - - גם בחדש שגיבשתם עכשיו יחד? אין חדש, עזוב, אין חדש. זה גם לנהגי אוטובוס? אני לא יודע, אבל אני חושב שכן. זה גם לנהגי אוטובוס? כן, איזה שאלה. זה לא נורמלי. זה ממש לא מדויק. תאמיני לי, עשיתי לכם הנחה בשנה. אבל מה קורה עם נהגי משאיות שהיו בצבא בסדיר, למה הם לא יכולים מיד להיות נהגי משאיות?

לא, הם לא יכולים. משרד הביטחון אתמול טענו בפניי שהם יכולים, ולכן הם לא הגיעו לדיון. אז אני אומר לך שאמרו לי שלא, שנהגי משאיות בצבא צריכים לעבור עוד פעם את הקורס. את המרב"ד? לא יודע מה הם צריכים לעבור. יש שני דברים לגבי נהגי משאיות בצבא. אנחנו עשינו ניתוח של כמה אחוז נהגים בצבא עוברים להיות נהגים גם באזרחות. לצערנו מדובר ב-10%, נכון מחמוד?

אנחנו מאבדים בדרך 90%. כי כנראה הם לא מוכנים להמתין. לא רק, מכלול בעיות. אני אומר לך, נהג משאית בצבא צריך לעבור קורס של שבועיים,

ובזה נגמר הסיפור.

יש תשובה, לגבי המרב"ד האזרחי להכיר להם במרב"ד הצבאי באזרחות, אני יכולה לבשר כבר שמנהל אגף הרישוי יושב עם הצבא כדי לטפל בחסם הזה. למה אתם לא עושים את זה? כן עושים את זה, בדיוק אני אומרת שעושים את זה. אתם צריכים אותנו שנקיים ישיבות? כל הכבוד שאת עושה את זה, אבל זה שנים, אני מאוד מצטער. אני אומר לכם, אתם רוצים להגיע למצב של בריטניה, של אנגליה שלא היו לה משאיות ואז כל המדינה כמעט התמוטטה? חלילה. תסתכל מה כתבו בצה"ל. אבל הם לא צודקים, הם מבלבלים את המוח, הם לא יכולים לנסוע, הם לא יכולים לנהוג. הם יכולים. יש גם שנת ותק - - - הם אומרים: נכון, הרישיון תופס, אבל הם לא יכולים לנהוג. הניסוח מדויק, הוא תופס,

אולי לנהיגה במשאית צעצוע למשוך אותה בחבל...זה לא מקובל עלי. אנחנו אתך, מחמוד, מה אתה דואג? אנחנו מבקשים תוך 30 יום החלטה, כי את מסכימה אתנו, אז אין שום בעיה, משרד הביטחון גם מסכים: החלטה שנהגי משאיות בצבא יכולים מיד לעבוד כנהגי משאיות, מי שרוצה. אם יהיו 10%, אז 10%, מה זה משנה? אבל לא ימתינו שנתיים על מנת להתחיל את כל הקורסים האלה מההתחלה.

המרב"ד, אנחנו מבקשים החלטה של הנהלת המשרד, שתוך שלושה חודשים התהליך הזה מסתיים, הוא מתחיל את הקורס תוך שלושה חודשים. ברגע שהוא מגיש בקשה, תפתרו את הבעיה מבחינת פקידות כדי לסיים את העניין. זה לא הגיוני שכל התהליך לוקח שנתיים. זה צריך לקחת מקסימום שלושה חודשים, בדיקות רפואיות וכל מה שצריך, לא צריכים יותר מזה, צריך החלטה של השרה? שתהיה החלטה של השרה. לגבי התקנה שמדובר בה, אנחנו לא יכולים עכשיו להמתין לחוות הדעת ואחר כך זה יעבור להנהלת המשרד ואחר כך ינסחו את התקנה ואז יביאו לנו. הם גם צריכים התייעצות עם משרד העבודה? משרד העבודה פה, אתה מסכים לתקנה 168?

עשינו התייעצות - - - אנחנו גם צד, כבוד היושב-ראש. אתם צד לטובה, אתם לא צד לרעה, אתם לא רוצים נהגים? אתם רוצים נהגים.

בסדר, תהיו צד, אין בעיה, אתם נגד? עכשיו נעשה התייעצות. הם בעד, אתם בעד? עשינו התייעצות, מה הבעיה? כשעושים צעדים שקשורים לשעות העבודה, ההסתדרות תמיד היתה ותהיה בכל הדיונים שקשורים - - - בסדר גמור,

אני מנעתי ממך להיות באיזה דיון? אני תמיד קורא לך לדיונים, לא? מאיזה הסתדרות אתה?

אז יש לנו הסכם קיבוצי עם צו הרחבה, מה אתה אומר ליושב-ראש - - - סליחה אדוני, קודם כל אני מדבר איתו,

אני מדבר כרגע על 168. תיכף אני מגיע אליך. אין לנו בעיה לשתף פעולה עם ההסתדרות, למה לערער על זה?

לא, הוא מדבר באופן כללי. דובר פה מקודם על הארכת שעות העבודה,

נדבר אתכם על זה, אנחנו מעסיקים, אתם מייצגים את העובדים, נדבר אתכם,

נכון, לכן אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להיות צד. אין בעיה, אף אחד לא אמר שלא ידברו. פגשנו את יושב ראש האגף שלכם. רבותי, לאט-לאט, לאט-לאט. אנחנו מדברים כרגע על לוחות זמנים, לא אמרתי עם מי מתייעצים. היא אמרה משרד העבודה, אז פניתי אליו; אם היו אומרים לי גם אותך, גם אליך הייתי פונה, אבל כרגע אנחנו מדברים על לוחות זמנים. להמתין שנה, שנה וחצי על מנת שיגיעו לפה התקנות, זה לא סביר. כל התהליך יכול לקחת שלושה חודשים או לא יכול לקחת שלושה חודשים? כפי שחבר ההסתדרות אמר, אנחנו צריכים לצאת אחרי תהליך החקיקה לשימוע ציבורי, ואז אנחנו פונים לכל גורמי העניין. כמה זמן שימוע ציבורי? אנחנו נותנים בדרך כלל - - - - חודש, 45 יום?

משהו כזה, ואז ההסתדרות תוכל לומר - - - אוקי, אז אנחנו נאריך את התהליך לארבעה חודשים,

אני מבקש מכבודו, אנחנו צריכים להיות לפני בתוך התהליך. מי זה עכשיו קפץ? הבנו שאתה צריך להיות בתהליך,

אנחנו מדברים על לוחות זמנים, לא אם להיות בתהליך או לא. הם יכניסו את כל מי שצריך להיות.

אנחנו כרגע מגבשים נוסח בינינו לבין עצמנו. כשיהיה לנו נוסח, נדבר אתכם.

אני אמרתי שלא ידברו איתך? אנחנו

אתה יכול לכעוס, אבל אני אומרת שקודם - - - אני לא כועס; גברתי, כשאני אכעס, אתם תראו. אני ממש לא כועס. תעשו שביתה ארצית, בגלל שלא התייעצו. אנחנו מיטיבים את מצב הנהגים. אנחנו לא מדברים כרגע על השאלה עם מי להתייעץ, אנחנו מדברים על לוחות זמנים, עם כל התהליך של ההתייעצות.

אני אמרתי שלא? מה אתם קופצים? אני לא מבין את זה. כמה צדקנו כשביקשנו לייבא נהגים. לא צריך לייבא, ארבעה חודשים זה מספיק זמן.

רק בישראל לא.

את חייבת ללכת איתנו להביא את זה עד לוועדה תוך ארבעה חודשים. לא, אל תבדקי, ארבעה חודשים בהסכמה, תביאו לפה את התקנות. - - - בתחבורה הציבורית. זה יפתור גם את הבעיה - - - אני אביא את זה להנהלת המשרד, ומקסימום נעדכן את לוח הזמנים. תתייעצו גם עם כל מי שצריך, כולל ההסתדרות אף אחד לא אומר שלא, אנחנו אמרנו שלא יתייעצו אתכם?

צריך את משרד העבודה, אתכם ושימוע ציבורי. אנחנו נתייעץ עם כולם, כל גורמי העניין. תוך ארבעה חודשים תביאו לפה את התקנות. תכתבי בבקשה מכתב לשרת התחבורה ולמנכ"ל, שאנחנו מבקשים שתקנה 168 לאחר כל התיקונים, חוות הדעת והכול תבוא לוועדה תוך ארבעה חודשים. אם היא לא תבוא לוועדה, אנחנו לא נאשר שום דבר למשרד התחבורה. הנה אני מודיע לך תגידי את זה למנכ"ל שום תקנה שלכם, שום צו שלכם לא יאושר בוועדה, אם אתם תאחרו את המועד של הארבעה חודשים, זו הסנקציה. שום דבר לא יהיה, אני אומר לכם את האמת, לי נמאס מהעניינים האלה. כמה זמן לוקח לדבר עם משרד התחבורה? כולכם ביחד, צ'יק-צ'ק באת ואתה כבר מדבר איתה. ההסתדרות זאת בעיה, אני לא יודע, אבל טוב עם מי צריך לדבר אצלכם? אגף התחבורה, משרד התחבורה מכיר את האגף הזה היטב, לא מזמן עשיתם הסכם עם הרכבת,

בסדר גמור, אז תשבו איתם. אבל אנחנו רוצים להיות בזמן התהליך ולא כשהתהליך יסתיים ונותנים את זה לכולם, כי בסופו של דבר מדובר פה - - - אם כבר מדברים, מה הבעיה שלכם עם מה שאמרנו כרגע לגבי תקנה 168? אין שום בעיה, יש הליך - - - קודם כל לא מתקנים את השעות, השעות היום קיימות. יש הליך שבאים ומשנים הליך מסוים - - - לא,

מה משנים פה? יש דירקטיבה - - - יש תקנה 168 שנותנת 13 שעות מה אתם רוצים? תוספת שכר זה מה שאתם מדברים? תוספת שכר אתם רוצים, הבנתי. אדוני היושב-ראש, בכל משא ומתן

נמצאים כדי לוודא שכל זכויות העובדים מתקיימות.

אז אותי לא מעניינת תוספת שכר, אותי מעניין שתהיה תקנה.

תהיה, תהיו

אין בעיה, אנחנו נשתף אתכם, אל תעכבו לכם. אגב, תריבו, תעשו שביתה, תעשו מה שאתם רוצים. אם צריך לתת למישהו כסף, שיתנו,

לא מעניין אותי עכשיו מי צריך לשלם למי,

תבינו דבר אחד, נכון להיום, אין הכשרה של נהגים, כי זה לוקח זמן,

כי אף אחד לא רוצה לעבוד,

כן, עד שהוא מקבל את ההפניה זה לא לוקח שנה,

לוקח שלושה, ארבעה חודשים. זה נכון? אתם אומרים שנתיים, והוא אומר שלושה חודשים.

עובדי מדינה הם חיים עם ניירות, הם לא חיים עם המציאות. בוא תלך אתי לשטח, על

יש עלייה דרסטית במסיימים, וזה מה שהוא רצה להגיד. אם היה עיכוב משנה לשנה, לא היינו מציגים עלייה של מאות אחוזים. אני אציין עוד עובדה אחת בקשר להפניה שמנפיק משרד התחבורה - - - אם לכם יש נתונים אחרים, תציגו לנו אותם. אני אציג. אוקי, אתה לא יכול לטעון טענה, ובסוף מציגים נתונים אחרים ואומר שזה לא נכון. אם יש לך נתון, תציג אותו. מראשון לראשון 23' עד היום יש לנו 945, קרוב ל-1,000 רישיונות נהיגה ל-E, ואנחנו רק בחמישה חודשים משנת 23'. איפה, ברהט? מה זה ברהט? שאלתי אותך, אני יודע למה אני שואל, איפה?

אלה נתונים שקיבלתי ממשרד התחבורה. אני יודע איך מוציאים רישיונות במדינה. אל תיתן לי בפורום הזה להגיב. מה זה משנה? זה רישיון. אני מחפש נהגים למשק. אין לנו, ונהגים - - - אתה רוצה שאני אמיין גם את הרישיונות, מי קיבל ומי לא, אם זה בדואי, חייל או לא יודע מה? לא לזה התכוונתי. למה אלה לא הולכים לעבודה? פה השאלה, אולי החברות צריכות לקלוט אותם בדרך אחרת, אולי משכורת, אולי לא מקבלים אותם כי אין להם ניסיון, אני לא יודע איפה יצברו את הניסיון, ואולי גם אומרים להם שהפרמיה של הביטוח יקרה מדי.

אני לא נכנס כרגע לערבי או יהודי,

תוך שלושה חודשים תסיימו את התהליך, שאדם מתחיל כבר את הקורס. אם זה מתקיים עלא כיפאק; אם זה לא מתקיים תקנו את זה. תוך ארבעה חודשים תביאו את התקנות, תתייעצי עם מי שאת רוצה. מחמוד, תודה על הנתונים. יש לך נתונים על משאיות E הגדולות, עליהן מדברים וגם בהן יש גידול? אמרתי שהשנה עד עכשיו, בחמישה חודשים הראשונים, יש 945 רישיונות נהיגה ל-E. בשנה שעברה לדוגמה היו 1,747, לפני זה ב-21'

ב-2020 1,900. בסך הכול יש לי פה קרוב ל-7,000, 8,000. אני ידוע לי טוב מאוד שנהג חדש שהולך לעבוד בחברה, אומרים לו: אתה חדש, הפרמיה בביטוח עולה מאוד יקר, או שחברה אחרת אומרת לו: אין לך ניסיון, תצבור ניסיון,

הוא ילך לירדן לצבור ניסיון ויחזור? אדוני היושב-ראש, אתה יודע מה הבעיה של הנתונים האלה? יש 2,600 קציני בטיחות בתעבורה. הם הולכים להוציא כל סוגי הרישיונות כדי לעבור ממקום למקום. הוא אצלו עוזר נהג, הוא לא הולך להיות נהג, אבל הוא הוציא את הרישיון. אין פילוח, לא אזורי ולא כמותי, איפה חסרים הנהגים. מדינת ישראל השקיעה בממוצע עם שני הנמלים החדשים קרוב ל-50 מיליארד בהקמת נמלים חדשים. אני לא חושב 50 מיליארד, אבל בסדר. 16 מיליארד בנמלים החדשים ויש עוד שני נמלים שלא הזכירו. עכשיו אתה מעלה טענה חדשה. מחמוד, אתה מערבב לנו את כל הנתונים ומערבב אותם ארבע פעמים. אמרת שמתחילים אחרי שנתיים וחצי, זה לא נכון. לפי הנתונים זה בהחלט לא נכון, אבל הם צריכים תוך שלושה חודשים לסיים את כל התהליך הם עובדים על זה, ואני מאמין שהתשובה תהיה חיובית. לגבי העובדה שהנהגים לא עובדים, זה דבר שצריך לבדוק אותו. כמה קציני בטיחות יש כבר, שמוציאים ולא עובדים? תגיד כמה. שלחתי למזכירה אותנטי, עכשיו הגיעו לכיתה 10 נהגים - - - 150,

אמרנו שתוך 30 יום אתם מסיימים את זה עם משרד הביטחון? חיילים שנהגו בצבא. תסיימו את זה עם משרד הביטחון, תגמרו את העניין. מחר נקיים ישיבה שקשורה לכניסות ולרכבת, אנחנו רוצים לדעת מה ההתקדמות בעניין הזה. מה לגבי הטענות שטען בועז טופורובסקי, שקשורות למשאיות ולמכשור הזה? למה באמת אין את זה בישראל? הוא מדבר על הטכוגרף.

טכוגרף לא היה נושא הדיון,

אבל אני רוצה להגיד שידוע לי שהחודש צריך להיבחר במכרז זכיין,

זה ייקח זמן. זכיין למה? תן לי לסיים, אז אני אגיד לך למה, אדוני. יש לנו כרטיסים שצריכים להיערך, יש לנו מעבדות, יש לנו הכשרות, יש לנו הטמעות, זה משהו שלוקח זמן. זה משהו שיכול להוריד את מספר תאונות הדרכים? טכוגרף דיגיטלי כן, אני רוצה להגיד עוד דברים שאנחנו עושים. האגף שלנו זה אגף פיקוח ובקרת רכב. לאגף שלי יש בסך הכול ארבעה פקחים בתחום ההובלה, ארבעה פקחים בתחום קציני הבטיחות בתעבורה וניידות בטיחות. אתמול הושגו הנתונים על המחסור בכוח אדם שמשותף לכולם, אבל כדי להתגבר אנחנו לא מרימים ידיים על המחסור בכוח אדם, קודם כל אין מנהלים אצלי באגף. גם אני יורדת לשטח, יש לנו סמכות עכשיו חדשה לעצור רכבים. גם המנהלים יורדים לשטח ועוצרים רכבים, ריתום מטענים, וגבי יודע את זה וכל מי שעוסק בדברים, יודע שאנחנו יורדים לשטח וגם עובדים בימי שישי וגם עובדים משמרות כפולות. עכשיו אתם מפרסמים מכרז בעניין הזה? יש מכרז של הטכוגרף וצריך להיבחר זכיין. המכרז כבר יצא לפועל? המכרז כבר יצא. אז דברי על זה עם בועז ותסבירי לו את הכול, כי הוא אומר שלא נעשה כלום שנים. אבל לא על זה דובר. אתמול בוועדת משנה על תאונות דרכים

אמרתי גם לדלית חברתי, שיש תופעה שצריך מיד מיד להפסיק אותה. נתפסים 50% מהאוטובוסים, יורדים עם ליקויי בטיחות חמורים, וגם משאיות, ויש חותמת כל חודש של קצין הבטיחות, שהוא בדק והכול תקין. את זה צריך לגדוע מהשורש. לא יעלה על הדעת, שאוטובוס ומשאית לא רואים מוסמך מורשה והם מסכנים אותך ואותי בכבישים, והתוצאות אצלם והנתונים אצלם. אדוני היושב-ראש, אני מצטער, אתמול בוועדה לא היה אפילו חבר כנסת אחד בדיון ועדת המשנה על תאונות דרכים. כאילו יש אדישות ל-360 הרוגים ול-5,000 פצועים בשנה, והכול קשור בכול מחסור בנהגים, שעות מרובות, הכול קשור לכול עם תאונות הדרכים. אנחנו נעשה את הדיון בוועדה המרכזית. זה לא נושא הדיון, אבל נקיים ישיבה מיוחדת בעניין הזה. מה זאת אומרת קציני הבטיחות חותמים להם? יש דבר כזה שהם לא עוברים בדיקות? קודם כל, לצערי כן, אבל זה בשוליים. מה שגבי אמר, באמת יש 50%, קצת פחות מ-50% ליקויים, אבל לא ליקויים חמורים, לא ליקויים של הורדה. חלק מהם זה באמת הורדה מהכביש. למרות שיש להם

למרות שיש להם חותמת. אנחנו כאגף פיקוח, לצערי, נתקלים בעשבים שוטים. אנחנו נתקלים בקציני בטיחות, שנותנים את החותמת שלהם לפקידה, ובלי לבדוק את הרכב - - - מה אתם עושים לקצין בטיחות הזה? זמינים אותו לשימוע, ואנחנו יכולים לשלול לו את הרישיון.

בטח,

כל הזמן אנחנו עושים, ועכשיו אנחנו מקדמים ופה בטח נצטרך את העזרה שלך לעיצומים כספיים נגד בעלי חברות, אחריות של בעל חברה. כרגע אנחנו ממש בישורת האחרונה לפני פרסום החוק ובטח ירתיע, אבל גבי צודק, יש לנו תופעה כזאת של קציני בטיחות, בשוליים אמנם, וזו בעיה. איפה מילר מההסתדרות? מה רצית להגיד באופן כללי לגבי נושא הישיבה? כמו שאמרנו, סעיף 168 תופס לא רק לגבי נהגי המשאיות, אלא לכלל הנהגים, גם של התחבורה הציבורית וכו'. אנחנו עובדים עם משרדי הממשלה עשרות שנים. כל פעם שאנחנו נמצאים במשא ומתן, לאחר שאנחנו מסכמים דברים, הסוגיות יוצאות לעניין הציבור, כמו שישבו פה עם הנציגים של המעסיקים וכו' וכו'. יש חשש שלסוגיות האלה יש השלכות והשלכות רוחב. אנחנו מבקשים ממשרד התחבורה להתנהל כמו שמתנהלים כל המשרדים, וגם כמו שהתנהלנו בעבר, לשלב את הנציגים של אגף התחבורה בדיונים שקשורים לשינויים מהותיים בתחום שעות עבודה. באופן כללי, כמובן שיש לנו רצון להוזיל את יוקר המחיה ולשתף פעולה עם כל אותן הרפורמות, אבל זה צריך להיות בהסכמה. אבל ההסתדרות לא יכולה לדבר על יוקר המחיה, ואחר כך לעכב אותנו בדברים שקשורים ליוקר המחייה. אנחנו לא מעכבים, אדוני היושב-ראש. או להעלות את המחיר באופן כזה,

אם היו קוראים לנו מההתחלה כמו שקראו למעסיקים, אף אחד לא היה מעכב.

איך תוספת שעות נהיגה תסייע בהורדת יוקר המחייה? בוודאי שהיא תסייע. אולי לא הבנת את הדיון, עם כל הכבוד, כל אחד והתפקיד שלו. התפקיד שלכם זה להגיד: הוספת שעת עבודה תשלם לו כסף. אתה רואה בנמלים, שמשלמים קנסות והסחורה לא מגיעה ליעד בזמן הנכון, ולכן זה מעלה את המחיר. אם אני משלם קנס מיליון שקל, היבואן מפיל את זה על המחיר, הוא מעלה את המחיר, זה דבר ברור מאליו, אין על זה ויכוח. מה זה איך זה משפיע? אתה חושב שהוא משלם את זה מהכיס? הוא מעלה את המחיר של המוצר, חשבתי שזה ברור. השינוי של 168 תופס לתחבורה הציבורית? תודה לאל, לנהגי האוטובוס העלו את השכר, אם לא אכפת לך. העליתם את השכר, מה אתה רוצה? דברים כאלה לא עושים חד-צדדית. אתה יודע מה? חד-צדדי, לא חד-צדדי, אנחנו צריכים לסיים את זה, תעשו מה שאתם רוצים בעניין הזה, אבל יש גבול כמה אפשר ללכת לקראת העניין. אנחנו רוצים שינוי בעניין הזה. אני לא מדבר על האוטובוסים, זה לא קשור לישיבה, למשאיות יש משמעות רצינית, ואתם יודעים את זה, כבר שכנענו אתכם בעניין הזה, רואים את זה. אם צריך לשפר את הכניסות ואת היציאות כדי שלא ימתינו, תעשו את זה. זאת השקעה חד-פעמית, ריבונו של עולם. הוא אומר שלוקח 20 דקות עד שעה להעמיס ולצאת, בשביל להיכנס לוקח לו שלוש שעות.

זה רציני? במקום לקחת את המוצר שלוש, ארבע פעמים את המוצר, הוא עושה את זה בפעם,

נראה לך שאין לזה משמעות כספית?

לפתור את הבעיה הזאת. אני אומר לכם, אני על הגבול שהנמל ישלם קנסות. הוא ישלם קנסות, לא ישלמו לו. הסיסמה הזאת שכל אחד שלא מוציא בזמן משלם להם קנס היא מצוינת, רק כדי להוציא בזמן יש בעיה, לפעמים עם העובדים, עם הביצוע של העבודה.

הוא עושה את זה בפעם,

אז נראה לך שאין לזה משמעות כספית? על הגבול שהנמל ישלם קנסות. הסיסמה הזאת שכל אחד שלא מוציא בזמן משלם להם קנס,

עם הביצוע של העבודה,

אני על הגבול עם זה, האוצר אלוף בשליחת העיתונאים. כל העיתונאים חצי מהם עובדים אצל האוצר, לצערי הרב. ב-OECD המע"מ דיפרנציאלי במזון, פתאום פה להוריד את המע"מ זה לא כלכלי? ב-OECD זה כלכלי ופה זה לא כלכלי? שם אין כלכלנים, או רק פה יש כלכלנים?

פתאום אני קורא כל מיני כתבות שזה לא כלכלי וכלכלנים אומרים ככה. מספיק עם העניין הזה שהאוצר נותן כל הזמן מידע לעיתונאים ולתקשורת, והם עובדים עבורו אחר כך, כשהוא מתנגד. ראינו את זה כבר. אז מה שטוב ב-OECD לימדו אותי פה, כי כל פעם באים לי עם טבלאות של ה-OECD. אם ב-OECD לכן צריכים לתקן את החוק. אם ב-OECD מע"מ דיפרנציאלי על מוצרי מזון הוא דבר טוב, אני מאמין שגם פה זה דבר טוב, אחרת איך זה טוב שם ופה זה לא טוב? משהו לא ברור. כל העיתונאים שמתיישרים עם האוצר, שיתחילו ללמוד שיש טענות נגד לכל דבר ועניין, לפחות שיפנו, אולי יהיו לנו תשובות לעניין. חבר הכנסת ביטן, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. תיכף אני מגיע אליך, כי התלוננו על העבודה שלכם בכל מה שקשור לתערובת, שיש בעיה בחיפה ואתם לא מספיק נותנים מענה באשדוד. אני רוצה תשובה ממך, כי אני לא אקיים עוד ישיבה בעניינים האלה. בקצרה, הספין הזה שהנמל - - - לא ספין,

הפעם בדקתי את זה,

אני אשלים ותראה שזה ספין. עשינו עכשיו בדיקה עם חבר הכנסת שוסטר ומכון המחקר של הכנסת. זה עוד ברמת טיוטה, אבל פעם אחת ביקשנו שיעשו בדיקה לראות מה משקל הנמל בשרשרת האספקה. כתוב 1%, זה לא נכון. 0.2%. לא, אני לא מקבל את חוות הדעת הזאת. כמה קנסות משלמים לכם? כמה קנסות? זה לא מקובל עלי חוות הדעת. אם משלמים קנסות 400 מיליון, זה לא חל על 0.2%. אף אחד לא משלם 400 מיליון, מעולם לא ראית 400 מיליון קנסות, זה ספין, אלה שטויות, ממש לא נכון. אני אומר לך שזה לא נכון. תגיד לי אתה כמה. היבואנים אומרים שהם משלמים 400 מיליון, תגיד אתה כמה. מה הבעיה להביא את הנתון? תביא את הנתון כמה קנסות שילמו לך. תביא את הנתון, אל תגיד לי באופן כללי. אבל אני מסביר לך, לי הם לא משלמים קנסות. למה, הם לא מוציאים את זה מהכיס? מה זה לא משלמים? יש לי מודל תעריפים. לא, לא מודל, כמה קנסות אתה מקבל בשנה?

שום קנס, אין לי קנס שקל אפילו. אין, המצאה אין, המצאה. אז אני אוכיח לך שיש. חבר הכנסת ביטן, אני הייתי 22 שנה בסקטור הפרטי. תאמין לי, הייתי סמנכ"ל ומנכ"ל. הם היו פה ואמרו 400

אז הם היו והם אמרו, זה פשוט לא נכון. הם אומרים מה ההשפעה של זה על המחיר, לא שאין 400 מיליון או יש 200 מיליון. אתה צריך להבין שעשינו עבודה עם חבר הכנסת שוסטר. חבר הכנסת ביטן, אתה ביקשת מחבר הכנסת שוסטר לעשות את הבדיקה. נכון, הוא דיבר איתי על זה. תן לי בבקשה נתון, כמה קנסות. אבל אני נתתי לך עכשיו, אפס קנסות. אז למי הם משלמים את הקנסות? לחברות הספנות, לאניות. אז משלמים לאנייה, כי אתם לא מפנים בזמן. מה זה משנה למי? חבר הכנסת ביטן,

ברגע שאתה אומר הנמל, הם משאירים את כל - - - לא, המחיר בישראל לא ירד,

והנושא הזה של התערובת יטופל. אבל אני מסביר, זה פשוט לא נכון. זה שאתה לא מקבל את הקנס, אלא מי שמשלם את הקנס לאניות, לא בעיה שלי.

מה זה משנה למי משלמים, זה משנה שזה יורד לציבור. אבל תן לי רגע להסביר לך. אתה יודע, אני עוסק בזה רק יומיים וחצי... אני אתן לך דוגמה. בעבר הייתי מקבל פניות, בתקופת הקורונה, גם מיבואני תפזורות אחרות. הם חוכרים את אותן אניות. לאחרונה הוצאתי אנייה של נשר החוצה, למה? כי במשך חודש הם לא שלחו משאיות,

למה? הם הפכו את האנייה למחסן. אתה ממציא לי - - - אבל אני נותן לך עובדות, לא סיפורים. אל תיתן לי עובדות, תשלום. דרך אגב, הם היו פה והם עומדים על הסיפור. אתה ראית חשבונית שלהם? לא של 400 מיליון, ראית פעם חשבונית של מיליון? ישבו פה לשכת המסחר והיבואנים ואמרו 400 מיליון והם יביאו לי את הנתונים. ישבו ואמרו, אני שומע את זה רק 15 שנה.

הם מזמן היו צריכים להחליף מקצוע. לא שייך, אני אקבל את הנתונים האלה ואז נדבר שאתה לא מקבל את הקנס,

אסור ליפול למלכודת הזאת, כי זה התירוץ שבסוף שומר את כל המרווח אצלם בכיס. אני מבקש שהיבואנים יביאו לי את הנתונים בצורה מסודרת. בדיוק, תבקש את הנתונים. להגיד: אנחנו לא מקבלים, מישהו אחר מקבל את הקנס,

אף אחד לא מקבל קנס, גם לא הם. מחירי חכירת האניות ירדו להם בשנה האחרונה.

קנס זה קנס, מה זה משנה? זה ביזנס. אתה יודע מה אני אוהב אצלכם? אתם חושבים שחברי הכנסת לא מבינים עניין,

בדיוק הפוך, אני מנסה להסביר שבכל פעם שמנסים להפיל את זה על הנמל, זה תורם ליוקר המחייה, כי יש תירוץ על מי להפיל את האשמה. זה נכון שהמחירים ירדו וזה לא הגיע לצרכן, זה נכון. לכן אמרתי הנה האוצר פה, נכון? שלדעתי בנושא של התערובת, בניגוד לעמדת האוצר, צריך לעשות מחיר בפיקוח, זה מה שצריך לעשות, שיורד ועולה. המחיר הזה בפיקוח חייב להיות לפחות בשנתיים הבאות, כי זה משפיע על מחיר הבשר,

הביצים, העופות. 0.054 אגורות מחיר התערובת לעוף בסופר. הם אמרו 70% זה התערובת, כן? עשינו בדיקה, חבר הכנסת שוסטר, אנחנו ומכון המחקר 0.054 אגורות, זה בלוף כל העניין הזה. עוד פעם אתה מטעה. אני מטעה? איזה אינטרס יש לי להטעות? את המשכורת שלי אני מקבל קבועה, הם מקבלים את המיליונים לכיס.

60% ממחיר המוצר החקלאי. אתה מדבר על השפעת הקנסות על המחיר, יש הבדל. אתה ביקשת מחבר הכנסת שוסטר לעשות את הבדיקה הזאת. נכון, אבל זה לא קשור ל-60%. אבל אתה לא הנמל היחיד. זה לא קשור ל-60%, ה-60% זאת השפעה של התערובת על מחיר המוצר החקלאי שהוא מוציא אותו ממנו, זה לא קשור למחיר הסופי. לא משנה, לא נתווכח על זה. אנחנו נביא את הנתון של הקנסות. אני רוצה לדעת אם היבואנים הטעו אותנו או לא, בבקשה שיביאו את הנתונים. אדוני, בסיכום הקודם, יושב פה נציג חנ"י, הבעיה הנוספת ברגולציה זה המסופים שסוגרים בשעה חמש. נציגת משרד התחבורה אמרה שמטפלים בזה באמצעות תמריצים. זה לא שייך למשרד התחבורה. זה שייך למשרד התחבורה בכובע אחר, חנ"י. הוא חוכר את המגרשים למסופים בחיפה ובאשדוד. הם בשעה חמש סוגרים את הבסטה. התכוונתי להמשיך עם זה, הרי יש לכם מחסנים, נכון? יש מחסנים, למה המחסנים האלה לא עובדים באופן כזה? יש גורמים שפועלים בעורף הנמלים, הם שוכרים שטחים להקים מחסנים לוגיסטיים. חלק מחנ"י, חברת נמלי ישראל, וחלק שוכרים מכל מיני בעלי קרקעות פרטיים שיש שם. אנחנו משווקים מכרזים. אז תקנו את המכרזים. אנחנו רוצים שהמחסנים האלה יהיו פתוחים, הרי מה הוא טוען כל הזמן? שהם לא רוצים את שמונת ימי ההמתנה האלה, נכון? אנחנו נקטין את ימי ההמתנה, נלך לקראת הנמלים.

לא משנה, הכוונה היא מההמתנה בפטור, כמובן. אנחנו נלך לקראת הנמלים בעניין הזה, מצד אחד נגד היבואנים, מצד שני תאפשרו ליבואנים לפנות את זה למחסן הקרוב. אני עוד פעם אומר, המסופים העורפיים הקיימים שיש להם חוזים, אני מדבר כרגע רק על אלה שיש להם חוזים עם חנ"י, אי אפשר עכשיו לחייב אותם לפתוח עד השעה שמונה בערב. אפשר הכול לעשות. אי אפשר.

מה זה לא? ברור שזה אפשרי. זה משפיע על המחיר, מה זה לא? אתה לא יכול לחייב גורם פרטי לפתוח את העסק שלו עד השעה שמונה. והנמלים האחרים תקועים ולא מקבלים שירות,

אני לא מבין, אתם בעד יוקר המחייה או אתם נגד? אני לא יודע מה להגיד לכם. הנמלים עובדים 24 שעות, המסופים שמונה שעות. נבחן את הנושא הזה.

תעשו את זה, מה זה נבחן? לא הבנתי, זאת החלטה שלכם. אם לא הייתם, היינו צריכים להמציא אתכם.

מה זאת אומרת? נבחן זה למסמס. נבחן את הנושא של מה שאתם מבקשים פה, שלגבי מכרזים חדשים שחנ"י תעשה, היא תכניס חובה למפעיל. לא אדוני, תקן את המכרז הקיים. מחסנים עורפיים מקבלים ברובם עד שעה 17:00,

חבר הכנסת דנינו בדק, נתנו לו לבדוק. אני אבדוק את הנושא. מחסנים הם חברות פרטיות מסחריות, העובדות עם כל החברות זה בסדר. המחסנים העורפיים נמצאים כולם בסמיכות לנמל על מנת לחסוך תשלום מכס וכו'. לא בסמכות חברת נמלי ישראל לקבוע מה הן שעות העבודה. ניתן סמכות כזאת,

אתם רוצים תיקון של החוק?

יבוא משרד האוצר ויביא תיקון. כמו שהוא עושה בחוק ההסדרים הכול מהר, אני מבטיח לו שנעשה את התיקון הזה צ'יק-צ'ק ונעביר לכם את הסמכות. לכל מכולה המגיעה מן הים יש ארבעה ימים בהם מותר לשהות ללא עלות, אחרי ארבעה ימים חובה לשלם דמי אחסון. את זה אתם גם לא מקבלים, מנכ"ל הנמל? אתה לא מקבל דמי אחסון אחרי ארבעה ימים? שמונה ימים? פה כתוב ארבעה, אתם אמרתם לי שמונה ימים. שמונה ימים זה ליבואני גרעינים, ארבעה ימים זה למכולות, שאר התפזורות לא מקבלות יום אחד. אנחנו מקבלים ימי אחסון רק מעבר לארבעה ימים.

אנחנו נקבל את הנתון כמה הם משלמים קנסות בגלל שלא מפנים בזמן, או לא מורידים את זה בזמן, אין שום בעיה. אם הם צודקים, זאת בעיה שאתם גורמים לה. אם אתם צודקים ולא הם, הם לא צודקים ואנחנו נדבר איתם אחרת. אני מוכן לשנות להם את ימי הפטור, להקטין את זה, בתמורה לזה שאתם תאפשרו להם לפנות למחסן קרוב. חבר הכנסת ביטן, יבואני המלט משנעים באותו תעריף קרוב לשני מיליון טון מטענים בשנה. הם לא מקבלים יום אחד פטור על חשבון המדינה, למה שהם יקבלו שמונה ימים מגמר פריקת האנייה, כשבפועל זה 14 יום, 15 יום? שיהיו בריאים, אני מסביר לך שהם מאוד מתוחכמים, אבל אנחנו צריכים להציף את האמת. אתה לא תקבל הטבות, אם אתה לא מאפשר משהו חלופי. זאת לא הטבה עבורי, זה לא בשבילי. לא משנה, אני לא נכנס לזה כרגע. זאת לא הטבה לנמל, זאת הטבה למשק. האוצר, אתה שומע את הבעיות, נכון? כל מה שקשור בכם, אתה מבין שיש לכם סמכויות מול הנמלים או לרשות החברות?

את הרגולטור, רספ"ן, משרד התחבורה שהוא הרגולטור עצמו. בסדר, אבל זה עדיין בטיפול שלכם, נכון? אני מבקש מכם לברר את העניינים האלה, ואם צריך תיקון של החוק, תביאו תיקון מהיר. לא צריך פה ויה דולורוזה של ימים ושעות, זה תיקון פשוט. עם כל הכבוד, חברת הנמלים, אל תבחנו, אלא תעשו את זה, מכיוון שזה דבר שחייבים לעשות אותו. מה זה עד חמש? לוקח למשאית להיכנס ארבע שעות, לפרוק שעה, ועד שהיא מגיעה, הוא כבר סגר את העסק? אני לא מבין מה הולך פה, למה אתם צריכים אותנו בעניין הזה? למה אנחנו צריכים לעשות בירורים? מה, אנחנו מנהלים את הנמלים? אנחנו מנהלים את המדינה? אני לא מבין את זה. כי אין לנו יכולת לכפות על גורם פרטי לפתוח את העסק שלו עד שעה מסוימת. אנחנו ניתן יכולת כזאת, נאפשר את זה בחוק הפעם, לפחות הוראת שעה, ובוא נראה איך זה מתקדם. הוא אומר שזה משהו פרטי שלא קשור לנמלים. אבל אם האחרים יפעלו, כוח התחרות יעבוד. כן, או שנחייב אותם, או שניתן להם לשלם ארנונה גבוהה. אמרתי, נבחן את הנושא ואת הבקשה שלך. לגבי השטחים שלך, תקן את זה וחייב אותם. לגבי שטחים מסחריים שלא קשורים אליך, אולי אנחנו נחייב אותם בחוק.

יקבלו קנס, או שאנחנו לא ניתן להם לאחסן מוצרים של הנמל, משהו נשנה פה. הם לא רוצים לעבוד ולא רוצים לקלוט? אני לא מבין למה הם עד שעה 17:00, משהו פה לא הגיוני. כי אנחנו לקוחות שבויים, הוא יגיד לך: אתה חייב לבוא אלי. הוא לא רוצה לעבוד? הוא לא רוצה לקלוט את הסחורה? משהו פה לא מסתדר לי בראש. גם אם הוא מסחרי, איך זה יכול להיות? משהו פה לא יכול להיות. דרך אגב, לא ענית לי על העניין הזה, שבגלל שבחיפה יש בעיות, אתם לא עובדים יותר שעות זאת הטענה. אתה בלבלת אותי עם הקנסות ולא ענית לי על השאלה. לא אני בלבלתי אותך, אני ניסיתי לתקן את הבלבול. נמל אשדוד התחיל בתחילת ינואר להפעיל את הממגורה, את המסוע החדש. אמרו לי שאתם עובדים בסדר בגדול, אבל אתם צריכים לתת כתף לזה ששם יש בעיות. אז אני אסביר את הכתף. שנה שעברה עשינו 120,000 טון נכון להיום, והשנה עשינו כבר 500,000 טון נכון להיום, אז אנחנו נותנים כתף. אבל צריך להבין, יבוא הגרעינים במדינת ישראל ושל יבואני התבואות, מדובר ב-13,12 יבואנים, שמהבוקר עד הבוקר יושבים על ועדת הכלכלה, והם מהווים 4% מהפעילות של הנמל 4%, אבל הם עושים רעש כמו 90%. אף אחד לא יושב על הוועדה. אנחנו משנעים 24 מיליון טון מטענים בשנה. לא יכול להיות שמהבוקר עד הערב נעסוק בפריקה של גורם ספציפי או אחר, שעושה את זה עכשיו כדי להסית את האש מהשמונה ימי פטור. שמונת ימי פטור האלה זו המטרה, להשאיר את זה, ואם אתם רוצים להשאיר את זה, תשאירו את זה. לא, אני מוכן להוריד את זה, אני אומר לך את האמת. אני מסביר לך שכל הרעש שהם עושים זה סביב זה. אני מוכן להוריד את השמונה ליומיים, בסדר? אבל אני רוצה לראות שיש להם אלטרנטיבה.

מספנות ישראל עכשיו בונה מסוע וממגורה חדשים, נמל חיפה מתכנן להקים מסוע ומבואה חדשים. כולם מקימים את זה, ובסופו של דבר יש עודף קיבולת. אני מבטיח לך שהתירוצים שהם אומרים לך כדי לשמור על ימי הפטור יהיו גם אם יהיו פה עוד ארבעה נמלים. זה עדיין הדיון על הנמלים? לא, גם דיברנו על הנושא שאתה דיברת עליו והלכת. אני אזמין אותם לוועדה.

אמרנו שנקיים דיון של כל הוועדה על המתקן הזה שדיברת עליו. טכוגרף. אני מבקש מדניאל מהאוצר, כשהוא מביא את התיקונים, להביא גם צמצום של ימי הפטור. אם זה עושה בעיה, נוריד להם את זה אם לא שמונה אז יומיים, שיפנו מהר. בהקשר הזה אנחנו בוחנים עכשיו תיקון של צו הפיקוח. הנמלים משתתפים ויודעים, שבמסגרת ההליך של ועדת המחירים בוחנים את הצו וכבר יצאה איזושהי טיוטת המלצות. שיורידו את ימי הפטור? יש שם המון המון תיקונים ביחד. זה יגביר את הסירקולציה של העורף, והם ישלמו מחירים ריאליים כמו כולם. אני הולך אתכם על העניין הזה. אתם רוצים תשלומים, הכול בסדר, אני הולך אתכם על העניין הזה, אבל נושא המחסנים חייב להשתנות. מצדי שיעבדו עד מאוחר.

דווקא האוצר יכול לעזור בנושא הזה דרך הרישוי של המכס של המחסנים. האוצר יכול לעזור לך ולהכניס את זה לתנאים - - - הם יבחנו את זה עכשיו, אולי לא צריך פה חוק, תעשו תיקון. תראו איך עושים את זה, שהמחסנים יעבדו לא אמרתי כל הלילה, אבל שיעבדו עד 22:00, 24:00 בלילה. עד מתי מוציאים סחורות מהנמל? 24/7. נמל אשדוד עובד 24/7. כל הנמלים עובדים 24 שעות, זה המסופים. בסדר, המחסנים לא צריכים להיות ערוכים לקליטה? המחסן לא רוצה לעבוד? אני לא מבין את זה.

אנחנו מעוניינים בתחרות הזאת, זה משפר את היעילות של הנמלים, למרות שאנחנו מרוויחים יותר כסף כשיותר מכולות מתנקזות אלינו. אבל עדיין היעילות יותר חשובה לנו מאשר להרוויח עוד כמה שקלים. - - - לא לוקח את זה הסוף - - - למה?

עזוב את הספורט הלאומי להיכנס בנמל, אני נותן לך עובדות. אתה גם מקבל מחמאות, אבל מצד שני איפה שלא בסדר,

אי אפשר רק מחמאות. אדוני היושב-ראש, האוצר פה, סעיף אחרון מבחינתי.

אתה חייב לתת לי להגיד משהו, אני מחכה בשקט. רציתי להביא רעיון, זה יעזור לך.

חבר הכנסת, אנחנו מכירים מחוק רישוי שירותים לרכב. אני כבר כמה זמן מנסה לגלגל את הנושא של יבוא נהגים מחוץ לארץ. הזכרת את זה שבאנגליה היתה בעיה. בחודשיים הם פתרו לעצמם את הבעיה, ייבאו 100,000 נהגים. לא היה להם דלק בתחנות דלק. אנחנו לא צריכים 100,000; אנחנו צריכים 5,000, 6,000 נהגים, לקבוע מאיזה מדינות מותר,

להביא נהגים מוכשרים, איזה קורסים יעשו. תוך חצי שנה אתה מביא לפה כמה אלפי נהגים, וזאת הוראת שעה. עד שההוא יכשיר והם ירצו לעבוד וזה ישפר את השכר של הנהגים וכל המערכת תעבוד, בינתיים אתה לא יכול להוביל, אין לך מערבלי בטון, אין לך אגרגטים, אין לך חלב בסופרים, חסרים נהגים בכל הקטגוריות. אז אולי לאוטובוסים זה לא מתאים ויתנקזו נהגים מההיסעים ומההובלה הכללית לאוטובוסים.

אתה יודע מה? הוא אמר שהוא רוצה לתרום ליוקר המחייה? הנה, זה תורם ליוקר המחייה. מחזיקי רישיון נהיגה יש הרבה, אבל חסר נהגים. אז אני אומר כאלה שרוצים לעבוד בתור נהגים. במקום לשפר תנאים ושכר בכל המקצועות, פשוט לייבא עובדים,

זה פותר לך את הבעיה. אני כבר כמה זמן מנסה להגיע להבנה עם משרד התחבורה, שלפי תקינה אירופית, רכב חמישה צירים יכול להוביל סחורה כללית, ואתם מתעקשים על זה שרכב חמישה צירים ומעלה יוביל רק מכונות עבודה. במערבלי בטון זה יכול לחסוך 25% מכמות המערבלים על הכביש. רק תשים עוד ציר, אתה תקבל במקום 7 קוב 11 קוב. אני לא מבין בזה. גם אני לא מבינה, יש לנו אגף תקינה. אני מבין. זה בדיוק מה שאני אמרתי קודם, אותו דבר. אדוני היושב-ראש, דבר אחרון, ברשותך. הערה להסתדרות, נהגים משתכרים 14,000, 15,000 שקל נטו, בלי תנאים סוציאליים.

אדוני, עם כל הכבוד, אני אמרתי מקודם שלא ניהלו משא ומתן עם אגף התחבורה. יש השלכות רוחב של הסעיף הזה. יש לנו את הזכויות שלנו, ולא רק עליכם עובד הדבר הזה. אתה רוצה לעשות לי ככה? בוא נראה מי יעשה למי ככה. בגללכם הקימו שני נמלים פרטיים, בגלל ההסתדרות והעובדים. שמענו אותך. די, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 14:08.